ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלי אבידר, איננו, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי איננו, חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו. חבר הכנסת אבי מעוז, נמצא גם נמצא.

תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 12,

על הממשלה המתהווה. מרכיבי הממשלה המתהווה מנסים למכור אותה לציבור בעטיפה מכובסת של ממשלת אחדות, איחוי, ריפוי ושינוי. זוהי כמובן הנדסת תודעה למהדרין. האמת היא שמדובר בממשלת שוחד, מרמה, הפרת אמונים וצביעות. הממשלה המתהווה קמה על מרמה והפרת אמונים של בנט ושקד כלפי בוחריהם. היא קמה על שוחד של כס ראש הממשלה שניתן על ידי לפיד לבנט, העומד בראש מפלגה עם שישה מנדטים, והיא קמה על הצביעות של ארגוני הגאים והארגונים הפמיניסטיים, אשר שותקים וממלאים פיהם מים בזמן שחבר הכנסת עבאס דורש להסיר מקווי היסוד הקואליציוניים את חוקי הלהט"ב. אני ממליץ ליועץ המשפטי לממשלה להורות על הגשת כתב אישום תקדימי, נוסף על כתבי האישום התקדימיים בתיקי 2000 ו-4000 בעניין ראש הממשלה, בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים.

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, קיבלתי הבוקר בצער רב את הידיעה הקשה והמרה על לכתו בקיצור ימים ושנים ממחלה ארורה של ידידינו עו"ד מתי חותה, האיש שבית שמש, או מדויק יותר כל מחוז ירושלים, חבים לו מאוד על תרומתו הגדולה במשך שנים רבות, הן כיושב-ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שבה שימשתי גם כחבר, כנציג העיר בית שמש, הן כממונה על מחוז ירושלים והן כמנכ"ל העיר בית שמש שנים רבות, שבהן זכיתי שהוא שימש לצידי בתפקידי כראש העיר עשר שנים. הוא היה מחד גיסא איש עם חזון ומעוף, ותמיד חשב בגדול, ומאידך גיסא כאבו והציקו לו גם בעיות הפרט של תושבים שלנו בעיר בית שמש. בתקופה זו הוא ליווה את העיר בהתפתחותה, דווקא בשנים הדרמטיות והמשמעותיות שבהן זכינו לבנות כ-40,000 יחידות דיור, כ-500 כיתות לימוד,

גני ילדים, אולמות ספורט, בתי כנסיות, מאות הקצאות בפעילות רבה וענפה. לפני כשבוע עוד שוחחתי עימו בבית החולים, ולצערי, פרידה זו ממנו באותו יום הייתה קשה ותמידית. כולנו חבים לך תודה עמוקה ומכאן שולחים את תנחומינו לרעיה היקרה אוסנת, שתחיה, ולכל שאר בני המשפחה, שכעת מתכנסים להלווייתו בנוף איילון. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן. יהי זכרו ברוך ותנחומים למשפחה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, אף הוא איננו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, איננה,

איננו, חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חבר הכנסת אליהו ברוכי,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת גלעד קריב,

חבר הכנסת אופיר סופר,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

זה המצב, גברתי השרה. חברת הכנסת אמילי מואטי,

חבר הכנסת איימן עודה, אם הוא איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, לא נמצא. יש משהו דרמטי שקורה מחוץ למליאה? חברת הכנסת קרן ברק, לא נמצאת. חבר הכנסת מוסי רז נמצא, בכבוד. בבקשה. לא חשבתי, אדוני היושב-ראש, שמס' 34 יגיע כל כך מהר. אני יכול לומר לך, חבר הכנסת רז, שאת זה לא חשבו גם הרבה מאוד חברי כנסת או אנשים ברשימות לכנסת בקדנציה הקודמת, או ברשימת הליכוד לכנסת. ובסוף, עם כל ההתפטרויות, זה הגיע במהירות אדירה. גם נדמה לי שבכחול לבן זה היה אפילו עוד יותר מהיר ובמספרים עוד יותר גדולים, אז אתה רואה? לפעמים גם 34 הוא כמעט ראשון. יכול בהחלט לקרות. אתמול דיברתי כאן, אדוני היושב-ראש, על יום הסביבה העולמי, שהיינו צריכים לציין כאן היום. הוא צוין בעולם בשבת האחרונה, על משבר האקלים ועל הנזק הגדול.

הוא יום האוקיאנוסים העולמי. מדוע זה חשוב, יום האוקיאנוס העולמי? משום שהאוקיאנוס, כידוע לנו, הימים, האוקיאנוסים, הם רוב-רובו של כדור הארץ, והם מספקים כ-50% מהחמצן בכדור הארץ במה שהם פולטים. האוקיאנוסים והימים, שאנחנו דואגים לזהם אותם, יש האומרים שהפלסטיק שזרקנו לים, לא רק אנחנו, לא רק המדינה שלנו, לא רק אזרחי ישראל, כבר מגיע לשטח בגודל של צרפת, ומדברים על כך שבתוך שנים אחדות יהיה בים יותר פלסטיק מדגים. אז אני חושב שזה גם מתקשר לדברים שאנחנו עושים, גם לדוגמה האישית שאנחנו נותנים פה, בבית המחוקקים שלנו, בשימוש בכלים חד-פעמיים, ואני שמח שעכשיו נפתחו סוף-סוף המזנונים ואנחנו מפסיקים לזרוק,

בכלים חד-פעמיים, משום שאנחנו מדברים כאן על מעשה משמעותי שבו אנחנו משמידים את הדגה ובכך גם פוגעים בבני אדם, שרבים מהם ניזונים מדגים, ופוגעים בכדור הארץ כולו. אז זה השבוע הזה שבו אנחנו צריכים לעצור,

כמו שאמרתי אתמול, לפני כל החלטה, לפני כל דבר שאנחנו אוכלים, לפני כל קנייה, לפני כל הפעלת אנרגיה ולפני כל נסיעה. תודה. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, איננה, חברת הכנסת מירב כהן,

חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי,

אתמול חבר הכנסת גלעד קריב ואני ארגנו כנס בנושא של שותפות אמת ערבית-יהודית דווקא עכשיו. הזמנו ראשי רשויות, אנשים מהחברה האזרחית, ולהפתעתנו הרבה, הגיעו כ-25 חברי כנסת מן המשכן משש מפלגות שונות. זה היה אמור בעצם להיות כנס הרבה יותר מצומצם, אבל מסתבר שזו הייתה אמירה מאוד חשובה. אבל מעבר לאמירה החשובה שאלו אותי אחר כך בעיתונות:

את חושבת באמת שאפשר להחזיר את היחסים בין ערבים ליהודים למה שהיה? אפשר בכלל לתקן? ואני אמרתי שלא, בוודאי שלא, אי-אפשר להחזיר את מה שהיה. אני מאמינה שאם אנחנו רוצים באמת לבנות שותפות אמת, שותפות אמת צריכה להיבנות על בסיס אחר לגמרי. כשתושבי כפר סבא נוסעים בכל סוף שבוע לכפר קאסם, זה בסדר וזה נחמד, הם חוזרים חזרה אל גן העדן שלהם, שזה כפר סבא, במונחים של כפר קאסם, כפר סבא נחשבת לגן עדן, והאנשים של כפר קאסם נשארים להתמודד עם הגיהינום שלהם, של אלימות, של פשע, של אבטלה, של תשתיות-לא-תשתיות. היישובים הערביים עדיין נחשבים לחצר האחורית. כל עוד המדינה, המשטרה, הממשלה ומוסדות המדינה בכלל עדיין מחשיבים את היישובים הערביים לחצר האחורית, לא נוכל לבנות מודל חדש של

שותפות אמת מבחינתי היא לא רק שותפות בקניות ובתיקון במוסכים אלא היא בעיקר,

שותפות תרבותית,

כלכלית, ובעיקר שותפות פוליטית, אבל היא אמורה להיבנות על ערך אחד גדול וחשוב: סולידריות אזרחית.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי הנכבדים, אתמול פגשתי כ-20 בנות שירות לאומי, 20 בנות שעושות את רוב שעות היום בנתינה, מי מהן בבתי החולים, מי מהן בעבודה עם קשישים, מי במשרד הביטחון ומי בבתי הספר ובתנועות הנוער.

כמה פעמים בשבוע הן נפגשות ללמוד, ללמוד תורה, מוסר, יהדות וחסד.

שמעתי מכמה מהן מה הן עושות במהלך השנה. למען האמת, לא הייתי צריכה לשמוע מהן מה הן עושות, כי במשך ארבע השנים האחרונות שימשתי יושבת-ראש בת עמי, אחת משמונה העמותות של השירות הלאומי, ואני יודעת בדיוק על מה הן מדברות ומה הן עושות. שמעתי אותן והבטחתי להן, בעצם הבטחתי לעצמי, שהיום אני אעמוד פה במליאה ואקדיש את הנאום בן הדקה שלי להן, לאותן 20 בנות, ולמעשה לכל בני ובנות השירות הלאומי, כי מגיע להם.

סיפרה לי בכאב עד כמה קשה היא עבדה במהלך הקורונה. היא התנדבה לשרת במחלקת קורונה באחד מבתי החולים היותר-פעילים במדינת ישראל. היא עבדה קשה, קשה מאוד,

היא נתנה את כל-כולה, אבל כשנשאלה על שירותה והיא סיפרה שהיא עושה שירות לאומי, מייד נזרקו לעברה מילים כמו "משתמטת", "פרזיטית".

ביום חמישי, יתחיל שבוע הצדעה לבני ובנות השירות הלאומי. זאת הזדמנות מצוינת לפנות גם אליהם, לבנות ובני השירות, ולהגיד להם כמה אנחנו גאים בהם. מצדיעה לכם.

חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה רוצה לדבר?

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מסתובב לאחרונה הרבה בין הכפרים והערים שלנו, ובכל מקום אני פוגש צעירים, אנשים, גברים, נשים, שנורו במהלך ההפגנות, במהלך האירועים האחרונים. חלק מהפצועים מפחדים להגיע לבתי החולים כי הם מפחדים מהתעללות של המשטרה אחר כך, חלק לא חושבים שאפשר להתלונן, כי הם יודעים שבמח"ש לא יקרה כלום. פגשתי כמה תושבים שעברו לינץ',

גם ברמלה, גם בלוד וגם ביפו הייתה התעללות אכזרית ולא אנושית. ואז אנחנו קוראים את המספרים ורואים שהיו איזה 2,200 מעצרים, כמעט כולם בחברה הערבית. כנראה שהמשטרה במדינת ישראל בוחרת לא לראות את הפשעים שעושים האזרחים היהודים, וגם המתנחלים. חלק גדול מהווידיאו שיצא ומהתמונות שיצאו, מעשי הוונדליזם והתקיפה של המתנחלים בלוד היו בהגנת המשטרה, בשיתוף המשטרה. מנהל בית הספר שבא מרעננה לזרוק אבנים בלוד היה גם הוא שם, ראו אותו גם השוטרים. הלינץ' בבת ים של לה פמיליה היה מלווה בשוטרים שהלכו עם האנשים הגזענים האלה במשך כמה קילומטרים עד ליפו. אני לא יודע למה ישראל כועסת כשקוראים לה מדינת אפרטהייד. אדוני, אפרטהייד זה דבר שאומר: המדינה מנהלת יותר ממשטר אחד, יותר מהתייחסות אחת לסוגים שונים של אוכלוסיות. בחודש האחרון אני חושב שישראל מובילה. אפרטהייד זה הפרדה גזעית. זה ניצול ציני של ההיסטוריה של השחורים. קודם כול לך ולמד מה זה אפרטהייד, מה היה בדרום אפריקה. אני לא מבינה איך אתה יכול להשתמש בדבר הזה, לנסות לעשות הקבלה כלשהי. אני מניח שאת לא מבינה לא רק את מה שאמרת אלא הרבה יותר, לכן אני אתעלם מההערה ואמשיך את הדברים שלי. אתה יכול להגיד שיש גזענות,

אבל להגיד אפרטהייד? בצלם אומר אפרטהייד, אמנסטי אומר אפרטהייד, Human Rights Watch אומר אפרטהייד, כל מי שמבין קצת באפרטהייד אומר אפרטהייד. עכשיו, מה אני בסך הכול אומר? אני בסך הכול אומר שהמשטרה, כמו שהיא מתנהלת עכשיו, רק מוכיחה את כל הטיעונים האלה. מה אני רוצה? שבסך הכול אותה משטרה תתייחס באותו יחס ליהודים ולערבים. הייתי כמובן שמח אם היחס שלה היה גם קצת יותר אנושי ופחות אלים גם כלפי התושבים היהודים, זה היה משפר בכלל. אבל בינתיים, במצב הזה שבו המשטרה לא מגינה על האזרחים הערבים, היא תוקפת את האזרחים הערבים ומרשה לאספסוף מההתנחלויות שהתארגן בצורה ברורה לבוא לתקוף ערבים וליוותה אותו, הייתי מצפה ממנה שתתנהג אחרת.

יכול להיות שאני נאיבי והאפרטהייד בישראל הרבה יותר עמוק ממה שאני מצפה.

עדיין, תפקידי כאיש ציבור לקום ולצאת, שהאפרטהייד הישראלי הזה צריך להיפסק. צריך יחס שווה לכל האזרחים.

עכשיו, למה היהודים כועסים כשאני מדבר על שוויון? אני לא יודע. הם צריכים לחשוב. חבר הכנסת טייב, אתה רוצה לדבר? חבר הכנסת עבאס?

חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. אני רואה את המליאה ריקה ואנחנו רואים את האווירה, מי שראה בתמונות מי פה ומי לא. אני חושבת שאין לנו את הפריבילגיה הזאת לקחת פאוזה ולא להתעסק בדברים שהם בליבה. בפעמים הראשונות שדיברתי פה, כבוד היושב-ראש, אתה כל הזמן נתת המלצות בין לבין ואמרת שצריך לראות איך אנחנו מכבדים את המשכן הזה, כי עיניים נשואות לכאן. אמרת שאנחנו צריכים לחשוב כל הזמן, בכל דבר שאנחנו אומרים, איך להראות לאזרחים שאפשר להגיד כל מיני דברים, דברים מכבדים, ולהוות סימן נכון לדברים האלה ולהיות המודל שאנחנו רוצים להיות, כי בחרו אותנו לכאן. להיות אחת מ-120 זה דבר שאותי מרגש כל פעם שאני עולה מעוטף עזה בעליות של ירושלים, מתרגשת כל פעם מחדש וגם נחרדת, כי יש עליי עול מסוים. אני רוצה לדבר רגע על שומר החומות. אני מגיעה מוועדת הכספים, ועצוב לי להגיד שדיון מס' 3 על פיצויים לאנשים שלא יכולים לסגור את החודש ומחכים לראות איזה תקנות יתוקנו כאן, שגם אותן לוקח עוד חודשיים להגיש ועוד חודשיים עד שיקבלו, וועדות, ואנחנו לא מחליטים, גם הישיבה היום, שהיא השלישית, נסגרה בזה שהאוצר ימשיך וישלים ובתוך שעה-שעתיים יחזור, וזה לא קרה, והיא תהיה מחר בבוקר. וכבר מבינים שמי שיושב שם מסתכל על מה יגיד הבא בתור, ואיך הוא שומר על התקציבים של הבא בתור או כל הדברים האלה, וכל אחד מהכיסא שלו, ואסור לנו. אסור לנו. כי לא יכול להיות שהמהות תיתקל בביורוקרטיה. לא יכול להיות שאנחנו נעצרים על החלטה ולא מרימים יד להצבעה, כי יש אזור תעשייה באשקלון שצריך לקבל את הפיצויים, ובין קו הגבול ובין אזור התעשייה נמצא אזור תעשייה נוסף, של חוף אשקלון, והם אחד ליד השני,

ועכשיו צריך לחכות עוד יומיים,

בפרוטוקולים. לא יכול להיות שביישובים שמעבר ל-7 קילומטר יכניסו שלושה יישובים כדי לרצות, אבל יש עוד 20 יישובים שצריכים להיות בפנים, שהם באותם קריטריונים, במועצות אחרות, ואנחנו במאבק עם האוצר על שורה ימינה ועל שורה שמאלה. כששואלים את השאלה המאוד-פשוטה: מה הדלתא? כי 7, 20 או 3 זה לא רלוונטי. אם זה 4 מיליארד אז בואו נעצור את זה, אבל אם זה 200,000 או 2 מיליון, לא עוצרים אזרחים על הדברים האלה. ואיך אומרים שמי שיוכל להגיש בקשה לפיצוי זה רק מי ששילם משכורות? וזה נכון, אנחנו מדינה שומרת חוק, אבל לאותו בעל עסק כבר אין כסף לשלם, כי הוא אחרי שנת קורונה, ואין לו לשלם לתושב כדי שהוא יוכל להזין: שילמתי משכורת, עכשיו תשלמו לי. וכשמדברים על מקדמות, זה שלושה דיונים שלא נותנים תשובה על הדבר הזה. ועוד מחייבים בתקנות לקחת יועץ מס, אי-אפשר להגיש בלי יועץ מס, שלוקח 20%, וגם את זה אף אחד לא משלם. ואומרים שאפשר להגיש החל מ-16 ביולי, כאילו מדינת ישראל לוקחת מהאזרחים אשראי של חודשיים. אז אני לא יודעת מה קורה כאן, אבל אני מקווה שמחר בבוקר גם שר האוצר וגם יושב-ראש ועדת הכספים יבואו ויזכרו שאנחנו כאן כי האזרח צריך להיות במרכז, והאזרחים צריכים להתפרנס ולהמשיך לחיות, ומחר אנחנו צריכים להחליט בנושא הזה, ולא להשאיר אותו לבא בתור.

תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. בכך תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"א בסיוון התשפ"א, 9 ביוני 2021,